לקידום מעמד האישה ח"כ עודד פורר גם על העבודה הקבועה, זה לא סוד שהייתה קצת ביקורת על המינוי שלו בהתחלה בתור גבר, אבל באמת החודשים הראשונים של הוועדה מוכיחים שיש כאן עבודה רצינית וחשובה בשיתוף חברות הכנסת, וגם אני רוצה להודות לו על ההירתמות להקמת הוועדה הזו, זו ועדת משנה חדשה שלא הייתה קודם, שבעצם יש לה תפקיד מאוד מאוד ממוקד. אנחנו נמצאים בעולם של מניעת אלימות במשפחה, של מניעת רצח נשים, תופעה חברתית אלימה שבעצם לוקחת את חייהן של לפחות עשר נשים בכל שנה לפחות בעשר השנים האחרונות. רשימת הקורבנות מתארכת ואנחנו עוקבות אחריה, זו תופעה שלא פוסחת על אף מגזר ועל אף אישה ומעמידה בסכנה את החיים של מאות ואולי אלפים של נשים בכל שנה ואני חייבת לומר בתקופה זו, בימים אלה, שהיא מסכנת יותר את החיים של הרבה יותר נשים בתקופת משבר ובתקופת הקורונה. מחרתיים, בדיוק כמעט בעוד 48 שעות מעכשיו אנחנו כולנו ניכנס לסגר קורונה ויהיו נשים שחייהן יעמדו בסכנה כפולה ומכופלת בזמן הזה, בזמן שכולנו נחגוג את החגים ונהיה בבית, מקום שאמור להיות הבטוח והמוגן ביותר, יש נשים שבדיוק אז ייכנסו לסכנה מיוחדת, סכנת אלימות, לסכנת פגיעה ואולי לסכנת אובדן חיים. לכן התופעה הקבועה הזאת שאנחנו אף פעם לא רוצות להניח לה,

היא בימים כאלה מקבלת משנה חשיבות ומשנה תוקף. הוועדה הזאת קמה מצורך מאוד מאוד קונקרטי וענייני, אנחנו לא רוצים ולא רוצות לשוב ולדבר על חומרת התופעה, אנחנו יודעות שהיא חמורה. אנחנו לא רוצות לשוב ולדבר על הצורך לטפל בה ועל החיים של הנשים שכל אחת היא עולם ומלואו וכל אחת זה משפחה ומלואה, את כל זה אנחנו יודעות. מחאות ציבוריות יצאו לרחובות על כך, גיליונות על גיליונות של נאומים ושל גינויים מכאן עד הודעה חדשה. הוועדה הזאת קמה כדי לעשות שינוי קונקרטי וכדי לעקוב אחרי תכנית ממשלתית שכבר אושרה. המטרה שלנו היא מטרה צנועה, אבל היא זו שיכולה לטעמנו לעשות את ההבדל, והמטרה שלנו היא לעקוב אחר הביצוע של התכנית הממשלתית. כי לצערנו הרב תכניות ממשלתיות וגם הצעות החלטה והצעות מחליטים יש למכביר, הביצוע של חלקן הקטן מתקדם ובאמת מתוקצב וקורא ויוצא לפועל. אנחנו לא רוצים שההחלטה הזו, התכנית הממשלתית הזו תהפוך להיות אחת מהן, מהסיבה הפשוטה שזה עולה בחיי אדם ובחיי נשים. אנחנו רוצות שהתכנית הזאת תהיה כזו שמתוקצבת במלואה ושיוצאת לפועל ושאנחנו גם רואים את חיי האדם שהיא מצילה, כי זו פשוט תכנית להצלת חיים. לכן בחרנו להקדיש את הישיבה הראשונה לחתך לבדוק מה קורה, איפה נמצא הכסף, איפה נמצא התקציב ומה הם הצרכים ואיפה אנחנו נמצאים מבחינת ביצוע תקציבי. עוד רגע נתחיל עם איריס פלורנטין ממשרד הרווחה שהיא בעצם מרכזת, עומדת בראש הצוות הבין-משרדי ליישום התכנית הזו, אבל אנחנו ממש לפני לדעתי שבוע או שבועיים ערכנו כאן ישיבה במליאת הוועדה, לגבי המצב בתקופת הקורונה, המענים והמקלטים וכולי. את הישיבה הזו אני רוצה להקדיש למסגרת התקציבית של התכנית. אני אתחיל בישיבה כבר לפני שלוש לפי דעתי שערכנו בנושא הזה, התחלנו בעצם לשאול כמה כסף. עכשיו יש את אותו נאום ידוע ומפורסם שמספרים לנו שבשנת 2017 עברו 8 מיליון ואחר כך עוד 12 מיליון ואחר כך עוד 20 מיליון, והגענו לשנת 2020 עם כביכול 50 מיליון שזה כביכול המדרגה הראשונה המלאה של יישום התכנית. כאן נתקלנו במבוי סתום, מפני שלמעשה תכנית תוספתית, תכנית הדרגתית, תכנית חמש-שנתית כמו התכנית הזו, המשמעות של הדבר הזה היא שאחרי המדרגה הראשונה, עליה נוספת מדרגה נוספת ועליה נוספת מדרגה נוספת ועליה מדרגה נוספת עד המדרגה החמישית שזו בעצם ההפעלה המלאה של התכנית, ומשם רצים באופן מלא על טייס אוטומטי. זה נקרא תכנית חמש-שנתית. מה קורה בכל אחת מחמש השנים? בכל שנה נוספת קובייה, היום מדברים על קוביות בתקציבים. בכל שנה נוספת קובייה עד שבסוף המגדל הזה של חמש קוביות עומד ומשם הוא ממשיך ובתקווה אלה כל הצרכים. מה שקרה כאן בתכנית הזו, זה שבעצם אנחנו נתקענו בקובייה הראשונה, שגם אליה קצת התקשינו להגיע, עד היא התאספה משנת 2017 עד 2020 לקח שלוש שנים, זה בסדר, חבלי לידה, אבל הגענו לקובייה הראשונה וזהו. שם נעצרנו. זו בעצם נקודת המוצא שלנו לדיון, כי אנחנו רוצים קודם כל,

לוודא, ולדעתי זה כבר הובטח בישיבה הקודמת, אבל לאשרר, שהקובייה הראשונה נמצאת בבסיס התקציב ואנחנו כאן כדי להתקדם לקובייה השנייה, ומה הזמן היותר טוב להתקדם לקובייה השנייה, בזמן שעובדים על תקציב 2021. הכנסת אישרה הארכה של 120 יום עד דצמבר לתקציב הבא,

אנחנו עדיין לא יודעים אם הוא יהיה תקציב 2020 או תקציב 2021, אז יש לנו עוד הזדמנות להוסיף אפילו לתקציב 2020, אבל בוודאי ובוודאי ל-2021 וזאת כל המטרה שלנו. אז אני אומרת כבר מראש, לפני שאנחנו פונים לדוברים, ואיריס פלורנטין תהיה הדוברת הראשונה, אבל לפני שאנחנו עוברים לדוברים אני אומרת שזו מטרתנו כאן. אנחנו יודעים שיש 50 מיליון, יודעים שה-50 מיליון האלה בביצוע, אנחנו יודעים, ומקווים, ורוצים לשמוע שהביצוע ימשיך ולא יירד חס וחלילה, אבל אנחנו מסתכלים קדימה. לא ננוח על זרי הדפנה ונסתפק ב-50 האלה ונלך הביתה ונחשוב שעשינו את עבודתנו כי זה לא נכון. בעצם הדוברת הראשונה תתחיל, איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה וראש מינהל שירותים אישיים וחברתיים במשרד הרווחה שגם עומדת בראש הוועדה הבין משרדית למניעת אלימות במשפחה. איריס בבקשה. אני אוסיף לפני שאיריס מתחילה, שנמצאות איתנו שתי חברות כנסת בזום בגלל בידודים וקורונה, הן יצטרפו בהמשך, ח"כ סונדוס סאלח וח"כ עאידה תומא סלימאן. בבקשה איריס. תודה רבה וצהריים טובים. אני אתחיל בתקציב שאנחנו עובדים איתו מאוד באינטנסיביות והוא כולו מחולק. אני אפרט את כל התקציב. כל ה-50 מיליון נמצא בשטח והוא נמצא בתוך עבודה, כשכמובן אנחנו עובדים ביותר כי אנחנו עובדים בהבשלה שהיא איטית. אז בואו נתחיל מה-5 מיליון שהוצאנו לסל מענים גמיש שנמצא כבר בקהילה, מיועד לנשים עם צרכים מידיים לקראת יציאה למקלט או נשים שנמצאות עם קשיים, זה יצא לשטח, אני משערת שכל הכסף ינוצל. זה חדש מהקורונה או שזה ללא קשר, שוטף? כשאנחנו קיבלנו את ה-20 מיליון האחרונים בשנה הנוכחית, מה שהפך את הכסף המלא שצריך להיות בבסיס ל-50 מיליון, זה הפעולות שאנחנו הוצאנו. מה שאני מפרטת כאן זה בעצם הפעולות שאנחנו הוצאנו בתוך ה-50 מיליון, וברור לי שאם תעשו חשבון פשוט אתם תראו שהפעולות הן הרבה יותר מ-50 מיליון, כי אנחנו עובדים ביותר מ-100% כי אנחנו לא בהבשלה מלאה. אז כאמור, ה-5 מיליון יצאו לרשויות המקומיות כבר מזמן ליישום, דירות למורחקים 4 דירות לגברים מורחקים, נמצאות כרגע בתהליך של מכרזים, יש לנו ארבע רשויות מקומיות שהסכימו להפעיל את זה ואנחנו כרגע יוצאים לדרך, אנחנו הוספנו לכל מרכז כזה גם 50,000 שקל להצטיידות, זה כסף חדש מתוך ה-10 מיליון החדשים שהוקצו לנו חד פעמי לפני כשבוע וחצי. לכמה מורחקים זה אמור לתת מענה? כמה מורחקים אמורים לשהות בדירות האלה? אנחנו מדברים על חמישה מורחקים בכל מבנה כזה, זה כ-20 מורחקים בכל נקודת זמן. אני כבר אומרת פה שאם זה יצליח אנחנו נרחיב את זה. מאיזה כסף? מהכסף של הוועדה.

תיכף נגיע.

כיסוי ורשימות המתנה, אנחנו הוצאנו לשטח כ-9 מיליון שקלים ל-60 יחידות חדשות, זה כבר מזמן בשטח, היחידות האלה נפתחות, וזה מוריד לנו את רשימות ההמתנה ביחידות הקיימות, מה שמאפשר ליותר אנשים לקבל טיפול, זה גם כבר מזמן בשטח. הפעולה הבאה שעשינו זה תוספת עשרה עו"ס משטרה, בעצם מדובר על תכנית שהיא הקישור בין המשטרה לרשות המקומית, משימה מאוד חשובה, אנחנו עושים אותה עם המשרד לבטחון פנים והמשטרה, כל הזמן הרחבה עד שנגיע לתפוקה מלאה. מקלטים לנשים מוכות אנחנו נמצאים כרגע בתהליך של מכרזים לפתיחת שני המקלטים, מקלט למגזר הערבי ומקלט למגזר החרדי, אני מקווה שלפחות המקלט למגזר הערבי ישוחרר היום ונוכל להוציא אותו לדרך. המקלט למגזר החרדי, כרגע קיבלנו אישור לאיזה שהוא מבנה שהם השיגו, אם הם יצליחו לקחת את המבנה, גם איתם אנחנו יוצאים לדרך. מדובר על תכניות שלפחות לשלוש שנים. תקציב לקמפיין אנחנו נמצאים בסוף תהליך, אנחנו כבר בקריאייטיב להוציא את הקמפיין הזה לדרך, אני מאמינה שבשבוע הקרוב הוא יוכל לצאת לדרך גם בטלוויזיה וגם באינטרנט לכל הקהלים, אנחנו על התקציב של הקמפיין קיבלנו תוספת של גוגל של עוד 250,000 דולר שירחיב לנו את הקמפיין בדיגיטל. הכשרות משרדיות אנחנו כרגע עם ההכשרות שכבר בנויות, תקצבנו אותם ונתחיל לפתוח את ההכשרות כך שיאפשר לנו גם להדריך את האנשים וגם לעשות את ההכשרות ברמה הבין-משרדית. אני כן רוצה לומר פה שאנחנו בתהליך מתקדם של להוציא תקציב של 600,000 שקל למשרד הבריאות וכ-2 מיליון שקלים למשרד החינוך לפעולות מניעה ועבודה מול קופות החולים. כלי באיתור נשים בסיכון דיגיטלי, אנחנו כבר הוצאנו את הכלי, הכלי כבר עובד, אנחנו מפרסמים אותו החוצה כדי שישתמשו בו, אני רוצה להגיד שזה כבר נמצא באינטרנט, אנחנו עושים הפצה מאוד רחבה של זה, פורום מיכל סלע מפיץ את זה אצלה, קופת חולים מאוחדת כבר מתאימים את זה אליהם ויפרסמו את זה בפנים, אני מקווה שקופות החולים האחרות גם יעשו את זה. קיבלתי אפילו פניה לקטע היפה שבעניין קיבלנו פניה מאפריקה להשתמש בכלי הזה אז זה נמצא ברשת, אנחנו נאפשר להם את זה להתאים גם שם, אז גם שם יש אלימות. הטמעת מודל אבחון מסוכנות אנחנו כרגע יוצאים לפיילוט של לנסות את זה ולהפיץ את זה, כך שבכל המסגרות אנחנו נשתמש בכלי. איוש תקנים גברים אזרחים ותיקים ילדים, אני כבר יכולה להגיד שאנחנו לא רק מאיישים, איישנו כמעט את הכל, אנחנו גם נהיה בניצול כמעט מלא של הכסף, בהחלט עושים את העבודה. ביום חמישי נציג מודל נוסף של עבודה עם גברים שמאפשר את העבודה הבין משרדית ואנחנו גם נתקצב את המודל הזה. תגבור דוברי שפות תגברנו כבר את השלוש שפות, אני עובדת על לתגבר לתיגרינית, זה גם יקרה בתקופה הקרובה. תקציב גמיש להטסות אני חושבת שראיתם א תזה בטלוויזיה, זה כל הזמן קורה. אם יש אישה שצריך להטיס אותה, אנחנו עושים את זה, אנחנו כבר עובדים במצטבר על 12 נשים הללו שנמצאות בחו"ל, שתיים כבר עם מעטפת מאוד רחבה. להטיס לאן? למה הכוונה להטיס? איזה נשים זקוקות להטסה? אנחנו מדברות על נשים שבסכנת חיים אמיתית, נשים שמסוגלות ומתאימות להיות מוטסות לחו"ל, מוכנות לעמוד בזה, זה אומר לא להיות בקשר עם המשפחה בארץ ולצאת עם זהות חדשה, אנחנו נותנים להם - - - אה, זה לא מבקשות מקלט או משהו כזה. - - - שמלווה אותן, סל שיקום, אולפן, ואנחנו מחזיקות להן את היד עד שהן משולבות במדינות שהן נמצאות. אני יכולה לפרט יותר על זה. רק שאלה אחת לגבי התיגרינית שאמרת,

כל הכבוד על התרגום. נשים מבקשות מקלט יש להן מקומות במקלטים? יש להן מקומות במקלטים מאז ומעולם, אין שום בעיה להפנות אותן. נכון להבוקר אני גם אוציא תקצוב ליחידות האלימות במשפחה כדי שהן יוכלו לקבל תקצוב המשך ברשויות שבהן יש הרבה מאוד נשים. התקציבנית שלי עובדת על תקצוב לרשויות על זה ואני מקווה שבשבוע הקרוב גם את זה נוכל להוציא לדרך.

מה שעשינו זה בעצם מה שאנחנו יודעות לגבי אותם 50 מיליון מיוחלים שהגיעו סוף סוף.

מה השלב הבא? מה מתוכנן לשנה הבאה? אני משערת שבבקשות התקציב הבאות אנחנו נקבל יותר כספים ואז נוכל להרחיב את התכניות.

מה השלב הבא בהרחבה? מה הפעימה הבאה? אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל מי שעושה חישוב של השורות רואה שאני עובדת על 70 מיליון, כך שברור שאנחנו יודעים, ואין לי את הכל פה אבל הפעימה הבאה מדברת קודם כל על לכסות את מה שאני עושה עכשיו אין לי מספיק כסף כרגע,

לפתוח את התכנית המיוחדת לגברים שהם יצאו ובעצם ייקלטו לטיפול, והפעימה הבאה גם מדברת על לבדוק ולעשות מערך מתואם בין כל המשרדים להעברת מידע כדי שאוכל לעשות את הפעולה. הפעימה הבאה גם מדברת על התאמת מקלטים לנשים עם ילדים, לנשים עם מצוקות אחרות, אנחנו כבר בונים את התכניות האלה. יש לי פעימה הבאה, בנוסף לזה צריך להבין שכל מה שיש לי פה זה חלקי. הפעימה הבאה מדברת, אם אני מדברת על 180 תקנים שבחוץ ועוד 60 שתקצבתי עכשיו, אני לא מכסה את כל הארץ. הפעימה הבאה אומרת לכסות את כל התכניות, כך שיש לי תכניות מוכנות, ברגע שאני אקבל את הכסף בתקציב הבא, אני ישר יוצאת לדרך עם הכל. אני מוכנה לצאת לדרך מחר בבוקר. שתי שאלות. א. מה זה לצאת לדרך. מה הנפח התקציבי של הפעימה הבאה כמו שאת רואה אותה, ודבר שני, מהי הבקשה שהעברתם לתקציב 2020 ו-2021 שלצערי אנחנו עוד לא יודעים אם הם יהיו לחוד או ביחד, אבל הם יהיו בקרוב. מה שאני בעצם אומרת שאני מוכנה לפעימה הבאה.

אבל - - - - - - לאוצר אנחנו כמובן מגישים את הדברים, ברגע שאני אדע מה אני אתוקצב בפעימות הבאות אני יכולה להרחיב, יש לי תכניות מגירה להכל. רגע, איריס תראי, את סמנכ"לית בכירה וגם לצורך העניין שלנו את עומדת בראש הוועדה הבין משרדית שאמורה לתכלל את כל התכנית הלאומית. זו תכנית לאומית שהיא מתוקף החלטת ממשלה. זה דבר מסיבי. כלומר את לא איזה פקידה פסיבית שיושבת ומחכה כמה כסף היא תקבל בזה, השאלה שלי היא הפוכה. מהי הדרישה שלך לקראת, הרי כל שר וכל מנכ"ל משרד שמכינים תקציב, מכין את התכניות, מה הוא מבקש. מהי הדרישה שלך לתקציב 2021, כי אני מדגישה שתקציב 2020 בעצם לא אושר, תקציב 2020 אמנם קיבלתם והגעתם ל-50 מיליון, אבל הגעתם מכל מיני דרכים וטלאים, וזה בסדר גמור, וטוב שהגענו לאותם 50 מיליון, אבל אני מזכירה לך שבתכנית המקורית ב-2020 את כבר היית אמורה להיות ב-200 מיליון. אז - - - אני אבהיר את הדברים. התכנית הממשלתית אושרה בממשלה, אבל התכנית התקציבית היחידה שאושרה היא 50 מיליון וצריך לדעת את זה.

בדיוק. אבל זה כבר קרה ב-2018, אנחנו היום כבר בסוף 2020 אבל עדיין עובדים על תקציב 2018. אז זה שקיבלת והצלחת לקבל זה מצוין, כי קיבלת את ה-50 מיליון וגם מצוין שאת עובדת על 70 מיליון,

אבל כשאת מכינה את התכנית שתחת אחריותך לשנת התקציב 2021, מהי הבקשה שלך שאת מניחה על השולחן לאוצר? אני אעשה חישוב של כל התכניות מגירה שיש לי ואני אגיש אותה בתכנית התקציבית, כדי שנוכל להיות מתוקצבים יותר בפעימות הבאות.

אבל כמה זה יהיה? אני אעבור על התכניות וארשום את זה. אבל מתי זה יקרה? מה התהליך שלכם כרגע מול האוצר? התהליך שלנו כרגע הוא בבקשות התקציביות לקראת 2021, להגיש בקשה תקציבית. מתי משרד הרווחה נמצא בתהליך הזה מול האוצר? - - -אנחנו נידרש לעשות תכניות תקציביות אני אשים את התכנית על השולחן. כלומר אתם כרגע עדיין לא בדיאלוג מול משרד האוצר על תקציב 2021 בכלל? לא רק בתכנית הזאת, באופן כללי למשרד הרווחה? באופן כללי עדיין לא דיברנו, לא עשינו את התהליך של בקשות תקציביות מהאוצר, וברגע שנתחיל לעשות את התהליכים מול 2021,

מתי זה קורה? הממשלה קיבלה ארכה של 120 יום, אבל גם ה-120 יום האלה ייגמרו. ויש באמצע חגים וסגרים ועניינים. מתי מתכוונים לעבוד על התקציב הזה? אנחנו נמצאים כמעט בסוף ספטמבר, יש לנו שלושה חודשים, זה זמן שאמורה להיות בו עבודה קדחתנית. תראי, אנחנו מסודרים עם התכניות. לי יש תכניות שאומרות בדיוק מה אני צריכה להרחיב, כך שבתוך שלוש וחצי דקות אני יודעת להנפיק את התכניות ולהגיד כי אני מסודרת עם התכניות. אני יודעת מה אני צריכה להרחיב ואני יודעת מה אני צריכה כדי לכסות את הארץ. ובשלוש דקות וחצי, נגיד שעכשיו זה השלוש דקות וחצי האלה ואת מוציאה את התכנית מהמגירה. כמה כסף היא מצריכה ל-2021, לתקציב הקרוב? תראי, ברגע שאנחנו נגיש את התכניות, ותהיה עבודה של הממשלה, אני כמובן אשב על התכניות, אשב עם אנשי התקציב פה, אשב עם השר שלי פה - - - לא, זה ברור שכמה יאושר בסוף זה יהיה בדיאלוג בין השר לבין שר האוצר. אבל את אומרת לנו ביושר וכל הכבוד, במקצועיות, 'לי יש תכנית פה, אני פותחת את המגירה מתחת לשולחן, בשלוש וחצי דקות אני מוציאה את התכנית'. הפעימה הבאה, מה ההיקף התקציבי שלה. שאת רוצה, לא בטוח שתקבלי את הכל. תראי, אנחנו הגשנו את התכנית והתכנית שהגשנו לא הייתה חסויה. הגשנו אותה לממשלה. התכנית הייתה פרוסה בפני כולם והיא פרוסה עד היום. אני לא מחדשת בעצם. יחד עם זה, מה שאושר בסוף הוא 50 מיליון כך שאני לא יכולה להגיד כרגע מהי הפעימה הבאה. לא, זה בסדר גמור, אושר ה-50 מיליון. בעצם שוב, כמו שאני רואה את זה, מבין ה-250 מיליון הגענו לפעימה הראשונה שזה בסדר, זה יפה. תוך שלוש שנים הגענו, עשינו מה שהיה אמור לקרות בשנה הראשונה,

יש תכניות אחרות בממשלה שגם זה לא קרה. שהן תקועות אי-שם. בסדר, לא נורא. או.קיי, אבל עכשיו בכל זאת עברו שנתיים מאז. זה תקציב 2018. אנחנו כבר ב-2020. השאלה שלי, את תגישי עכשיו, וכדי להקל עליך שלא תצטרכי לחשוף בפנינו דברים שבעבודה, ניתלה בתכנית המקורית שהגשתם. בתכנית המקורית, המעבר מהפעימה הראשונה לשניה הוא היה עוד 50 מיליון? ככה תיכננת את זה? תיכננת אינקרימנטלי 50 ועוד 50 ועוד 50 ועוד 50 ועוד 50. נכון? אני חושבת שמי שידייק את איך שזה נראה, זה האוצר. יכול להיות שכדאי לפנות עכשיו לאוצר. אנחנו בוודאי נפנה לאוצר, אבל בכוונה לפני שאנחנו פונים לאוצר,

כמו שאנחנו מכירים, אני לא יודעת האמת איך עובד תקציב במדינות אחרות, אבל בכל שנותיי בכנסת למדתי שפה במדינת ישראל לא מחכים לתקציב ואז מתחילים לעבוד, אלא קודם דורשים ולפעמים דורשים טיפה יותר, מקבלים קצת פחות ואז מתחילים לעבוד. כך זה עובד - - - אני חושבת שהתכנית שהצגנו בממשלה היא חשופה והכל כתוב שם. אנחנו יודעים שאושרו לנו 50 מיליון כך שאני לא יכולה לשנות משהו עכשיו. בסדר, אבל ה-50 מיליון האלה שאושרו זה מה שהתבקש לפעימה הראשונה. שוב, כדי עוד להקל עליך - - - אני חושבת שאנחנו נחזור לתכנית שהוצגה, ונחזור לאוצר ולכל מי שנמצא ונבדוק מה בפעימה הבאה אנחנו יכולים לאשר, ואם אנחנו יכולים להרחיב את מה שאושר לפעימה נוספת.

אם אפשר בתור ועדה להגיד שאל תבדקו, אלא בואי נסכם שאתם תמשיכו לעבוד לפי התכנית המקורית שכמו שאת אומרת היא חשופה והיא הוצגה, ואתם תציגו את הפעימה הבאה לפי התכנית המקורית, לא תעשו שום דבר חדש, לא תדרשו עוד אלא תחזרו לתכנית המקורית ותגידו 'או.קיי, שלב א' הושלם אנחנו עכשיו מגיעים לשלב ב' ואנחנו נמשיך לעבוד לפי התכנית המקורית'. זה סוכם? תראי, צריך להבין שאנחנו עובדים ועובדים באמת בקצב. ואנחנו נגיש את זה ברגע שינחו אותנו להגיש את זה, ואתם גם תקבלו את זה.

אפשר? בבקשה. ח"כ יואב סגלוביץ'. עכשיו המדינה עובדת בקופסאות, לא בתקציב - - - נכון. אמרנו את זה.

אני חושב שאולי, מה שאני מציע ולא נאמר קודם, אני חושב שאולי כדאי,

שנצא בקריאה כל חברי הוועדה, נחתים חברי כנסת, כי בסוף רק לחץ פוליטי פה ישפיע ולא בכל הכבוד החבר'ה שמנסים לעשות את העבודה - - - לא, ברור, אנחנו עובדים יחד איתם. אנחנו מנסים לעזור להם.

אולי באמת ננסח משהו, את תנסחי אותו ונחתום כולם ונחתים עוד אנשים ופשוט נפעיל לחץ על הממשלה, אחרת זה לא יעבור ונישאר באותו מקום ונהיה בעוד שנה ועוד שנתיים - - - אנחנו נעשה את זה. איריס תודה בשלב הזה. נעבור לח"כ עאידה תומא סלימאן בזום. סליחה, איריס, רק עוד שאלה. ראיתי בחומר הקודם שיש כסף שמיועד לתכנית הזו שהועבר לא אלייך אלא למשרדים אחרים, בעיקר בטחון פנים ואולי עוד משרדים. יש כזה שאת יודעת עליו? לא הועבר למשרדים אחרים, למשרד לבטחון פנים יש את התקציב שלו לעשות את הפעולה לפי דעתי. טוב. אבל כרגע הכסף במסגרת התכנית של מה שאמרת,

בריאות, זה מאצלך? הוא אצלנו. בסדר תודה. ח"כ עאידה תומא סלימאן בבקשה. בוקר טוב לכולם ותודה יו"ר, אני מתנצלת, אני משתתפת מטעמי קורונה בזום. את האמת יש כל כך הרבה וטוב שקמה ועדת המשנה הזו כדי לעקוב אחרי ביצוע התכנית הזו שכבר שנים נאבקים על זה, אבל זה נופל גם באותה תקופה שיש את כל המשבר של הקורונה שאני חושבת שמחייב גם כן טיפול מאוד ייחודי בתקופה הזו והשאלות שלי מתחילות בזה שה-50 מיליון השנה הם כולם לתכניות שהיו כבר בתוך התכנית או שגם לפעמים מנצלים אותם לדברים והכנות בעניין הקורונה, כמו שאני רואה את הנושא של ארבע הדירות לגברים המורחקים. אני לא יודעת אם היה בתכנית, אני לא זוכרת - - - ואם זה נוסף בגלל הקורונה אז למה זה בתוך ה-50 מיליון של התכנית. אני הייתי מציעה גם כן, אנחנו רוצים תשובה על זה, אבל גם הייתי מציעה שנקבל לידינו בוועדה את כל מה שאנחנו מקבלים כל פעם בעל פה ואנחנו או מספיקים לרשום או לא מספיקים. פעם אחת נקבל דו"ח שהולך אחד על אחד עם התכנית. מה - - - עכשיו מיושם ומה יושם ומה לא יושם. עוד הבהרה שאנחנו צריכים להבין אותה חד פעמית, התכניות שמתחילות עם ה-50 מיליון ומחייבות תקצוב מתמשך, האם התקצוב המתמשך בשנת 2018, 2019 יורד מה-50 מיליון שמגיעים לתכנית או שנכנס לגוף התקציב של המשרד וה-50 מיליון הם להקמה ולהרצה של דברים חדשים. כלומר האם היום כל מה שנכנס לתכנית, את ה-80 מיליון יהיו לאורך שלושת השנים, נכנסו לגוף תקציב המשרד או כל שנה זה משהו חדש ואז מקיימים את הפרויקטים שהקמנו בשנה קודמת מאותו תקציב של ה-50 מיליון שמגיע. עוד משהו שהייתי רוצה לשאול, אני במעקב על הנושא, ואיריס יודעת את זה, על השיפוי למקלטים, ונאמר לי שהשיפוי, 300,000 שקל לכל מקלט על תקופת הקורונה כבר הועבר. אני מנצלת את ההזדמנות הזו להעלות את זה שוב כי נודע לי שזה לא הגיע למקלטים, את ה-300,000 שקל, עוד על הגל הראשון, השיפוי על הגל הראשון ואולי גם השני, אבל זה מאוד מקשה על המקלטים. האם זה לא הזמן לפתוח שירותים בקהילה לנשים וילדים נפגעי אלימות שהם חסרי מעמד אזרחי. אני גם כן במכתב בהול שהפניתי לשר, ביקשתי לפחות לפתוח בפניהם את מרכזי הטיפול באלימות, לאנשים וילדים חסרי מעמד. עד עצם היום הזה הם מנועים מלקבל אותם ולקבל מענים למרות האלימות שהולכת ונעשית יותר ויותר קשה. גם בנושא של מרכזי הסיוע, עדיין לא קיבלו את התקציב שלהם לשנה הזו, חוץ ממה שהיה אפשר להעביר בגלל צורת התקצוב הקיימת. שר האוצר הבטיח לפני חודש בישיבה בוועדת כספים כאשר התעקשנו על תקציב מרכזי הסיוע ובכלל תקציבי תמיכות, הבטיח לזרז את התהליך וכבר יילך. מה קורה עם התקציב של מרכזי הסיוע, האם הם עדיין עומדים על 30% ממה שהיו מקבלים כל שנה, אנחנו כבר לקראת סוף השנה ויש עליהם לחץ אדיר. את האמת יש לי עוד הרבה שאלות, אבל אני אסתפק בשלב הזה כי את האמת, בלי שנקבל לידינו דו"ח מפורט כמה הוקצה לכל סעיף בתכנית עד היום הזה ומהם שלבי הביצוע, לא נוכל באמת לאגור את כל המידע, ועוד לא שמענו מה עושים בבט"פ ולא בחינוך ולא בבריאות ולא בהרבה מקומות אחרים. תודה עאידה. אני רק אגיד לשאלתך, שהוועדה קיבלה לפני יומיים משר הרווחה איציק שמולי מכתב שהוא מורכב משני חלקים. חלק אחד בדיוק עונה למה שאת שואלת, בעצם ה-50 מיליון היום שאיריס פלורנטין אומרת שהם 70 מיליון, ממה הם מורכבים. אני אעביר לך את זה ונפיץ בין כל חברי הוועדה. איריס עברה על זה בתחילת דבריה, זה כתוב כאן, זה מפורט בטבלה. רק מה הבעיה שלנו, וזאת הבעיה של הוועדה, שבעצם אותו סכום שנמצא ב-2020 מועתק גם ל-2021, 2022, 2023 ו-2024, ומטרת הוועדה כאן זה בעצם לדאוג לכך שאותה תכנית מגירה שסיפרה לנו עליה איריס מוצאת מהמגירה ובעצם ב-2021 נראה תוספת של מענים וב-2022 עוד תוספות וב-2023, ו-2024. אז אני אעביר לידיך עאידה את הטבלה הזו. החלק השני במכתב של השר, שהוא החלק שמדאיג אותנו, זה שבעצם השר אומר פה, הוא בעצם הופך את נטל ההוכחה, הוא מתחיל ממה שהוא קיבל במקום ממה שהוא ידרוש. הוא אומר 'קיבלנו 50 מיליון אז הנה ה-50 מיליון שעשינו', אבל הוא לא אומר פה, וזה מה שמדאיג אותנו, שהוא ידרוש 50 מיליון נוספים או 100 מיליון נוספים או 150 מיליון נוספים. הוא אומר שכל שנה יהיה את מה שיש השנה. בדיוק. הוא אומר שבעצם זהו, הוא מבחינתו, אגב, הוא לא בדיוק אומר את זה. אני רוצה ללמד אותך לקרוא פוליטית, זה המקצוע שלנו, אתה חוקר, אבל אנחנו גם פוליטיקאים. הוא לא אומר שהוא לא מבקש, הוא אומר שזה מה שהוא קיבל. הוא משאיר פתוח את השאלה מה יקרה. ופה זה הפתח שלנו להכנס יחד עם השר. אני כן חושבת שהמכתב הזה לא מספיק נחרץ, הוא לא מספיק דורש, הוא לא מספיק דופק על השולחן ואני רוצה לקבל פה את ההצעה של ח"כ סגלוביץ' שגם אנחנו ניכנס לתמונה ונדרוש וגם נדרוש מהשר לדרוש. כי המכתב הזה הוא מדי מקבל את המציאות כפי שהיא.

ואני חייבת להגיד שהשר שמולי שמוכר לנו כשר שיודע לדרוש יותר מזה. אז פה אנחנו ניכנס. דבר נוסף שהעלתה עאידה ואיריס, נשמח אם תרשמי את הדברים ותעני לנו בסוף. שאלה מצוינת. קיימנו בשבוע שעבר עם היו"ר הקבוע דיון בנושא ההיערכות לקורונה. אנחנו יודעים שיש עליה בצרכים ואתם הצגתם גם עליה במענים. אבל מה שהצביע עליו ח"כ תומא סלימאן שבעצם התקציב להיערכות המיוחדת לקורונה הוא מתוך אותו סל של 50 מיליון שהוא התקציב השגרתי והשוטף שהיה אמור להיות ממולא כבר קודם. אז במקום שנספור את אותם מיליונים כמה פעמים, פה היינו מצפים לראות תקציב תוספתי ולו כחירום בקופסאות או במה שלא יהיה, אבל שמתמודד עם הצרכים החדשים. בואו נעבור לאוצר בשלב הזה, ואחר כך למשרדים הנוספים. נתנאל אשרי רפרנט רווחה באגף תקציבים

בוקר טוב. דבר ראשון אני רוצה להתנצל בשם עלי בינג שהיה אמור להגיע לישיבה הזאת ונכנס לאיזו שהיא ישיבה דחופה. אני אשמח לענות על השאלות. נתנאל האזנת לדיון,

זה גם דיון ממוקד ואני חייבת לומר שזו גם ועדה מאוד ממוקדת. היינו כאן כולנו בדיונים הקודמים, שמענו גם אתכם, הבנו שה-50 ניתנו וה-8 מיליון וה-12, ושזה לא תוקצב בהתחלה,

מה שאנחנו שואלים זו שאלה נורא לעניין. ה-50 הקיימים מוצו. התכנית המקורית תוכננה 50 אינקרימנטלי,

לא תקציבית. ברור לנו שהחלטת הממשלה לא כללה החלטה תקציבית. ועדיין, הצרכים ברורים, לא מדובר במיליארדים, זה לא ישנה סדרי עולם. מה הצפי ל-200 הנוספים על ה-50 שכבר נכנסו? כמו שבאמת אמרת, התכנית המקורית קיבלה אישור עקרוני בלבד, אבל לא אישור פרטני ובטח לא תקציבי מהממשלה, כך שכרגע אנחנו עובדים באמת עם ה-50 מיליון שכן אושרו בממשלה. אני בטוח שמשרד הרווחה יידע לדרוש את זה כחלק מהדרישות התקציביות במסגרת תהליך תקציב שאני מבטיח לך שאנחנו מקווים יותר מכולם שיגיע בקרוב בצורה מסודרת. אני גם רוצה להגיד על השאלות ששאלת את איריס, במובן הזה לאיריס יש עבודה בלתי אפשרית. היא מנהלת צרכים של אנשים שבאמת אין בעצם סוף לצרכים, בדרישות תקציביות שגם יכולות להגיע למיליארדי שקלים וכל שנה במהלך תהליך התקציב השמיכה קצרה והמשרד ואיריס בתוכו צריכים בעצם לתעדף בתוך ההחלטות הבלתי אפשריות האלה. אני בטוח שבתהליך התקציב הקרוב, מתי שהוא לא יתרחש, המשרד יגיע גם דרישות בתחום הזה. אנחנו נשמח להיענות במסגרת סדרי העדיפויות של המשרד כמובן, אני לא יודע אם זה יהיה 50, אם זה יהיה 10, אם זה יהיה 20, זה גם תלוי מה יהיה המצב התקציבי הכולל. אז יש לי שתי שאלות.

מתי אתה צופה, האם אכן לא התחיל שום תהליך עבודה על תקציב 2020 ו-2021, שזה דבר שמדאיג אותנו כשלעצמו, לא רק בהקשר הזה אלא בכלל, ודבר שני, המילים החבויות בדבריך במסגרת סדר העדיפויות של המשרד, זה לא העולם. סדר העדיפויות של המשרד כמו שאמרת הוא ממוצה, זה באמת המשרד שעובד עם האנשים המוחלשים ביותר ושכמובן כל הדרישות הן הרבה יותר רבות. התכנית הזאת מבוססת על תוספת תקציב אינקרימנטלית.

היא לא תוקצבה מההתחלה, הממשלה החליטה, הכל טוב ויפה, אבל זה היה ב-2017. היום אנחנו ב-2020 ואחרי שלוש שנים, שזה בסדר במושגים של החלטות ממשלה, הגיעה הפעימה הראשונה. עכשיו אנחנו נושאים עינינו לפעימה השניה והשלישית שמהותן תוספת תקציבית לא במסגרת סדרי העדיפויות של המשרד, אלא on-top על מה שיש למשרד. כמו ששאלתי ואמרתי לאיריס, ושוב, זה לא מופנה לאיריס, זה מופנה לשר ולמשרד, ככל שזה תלוי בנו הם יבקשו את הפעימה הבאה. איפה זה יפגוש אתכם? אגיד עוד פעם. דבר ראשון, כמו שאמרנו על התכנית של הצוות הבין משרדי, כיוון שמה שהתקבל בממשלה הוא לא בדיוק אותה התכנית, אז גם היום ה-50 מיליון הראשונים הם לא מקבילים באופן מוחלט ל-50 מיליון הראשונים בתכנית הבין משרדית שלא התקבלה. אנחנו עובדים בעצם בסוג של עולם אחר מהעולם הזה, ואיריס מקדמת את התכניות במסגרת התקציבית שיש לה ובתוכה היא תיעדפה את מה שיותר חשוב וגם ישים להוציא בשלב הנוכחי. ביחס לתוספות תקציביות, יש שתי אפשרויות. האפשרויות הן או סדרי עדיפויות משרדיים או סדרי עדיפויות ממשלתיים. אין עוד. ככל שאין סדרי עדיפויות ממשלתיים אחרים שלצורך העניין מקצצים במקום אחר במשרדי הממשלה, אין מקורות לדבר הזה, אז או שהמקורות מגיעים מסדרי עדיפויות משרדיים או ממשלתיים. במסגרת סדרי העדיפויות המשרדיים בתוך תהליך התקציב אני בטוח שתגיע דרישה, אני בטוח שהיא תבוא עם עוד המון דרישות שאנחנו לא נוכל להיענות לכולן ונבקש מהמשרד להחליט גם ביחד איתנו בעזרתנו, מה אפשר ומה אי אפשר בתוך תהליך ההתכנסות שנצטרך לעבור. אבל אחד משניים.

על הפרדיגמה הזאת הייתי מתווכחת איתך ויכוח אידיאולוגי שלם אם היינו בימים כתיקונם. אנחנו היום לא בימים כתיקונם. אנחנו בימי קורונה. אנחנו בימים שקופסאות, זה נקרא היום, מיוצרות יש מאין על חשבון כל מיני, לא יש מאין, זה נקרא תקציב מדינה. אנחנו בימים שבהם ה-OECD לפני שבוע הוציא מסמך שבו הוא אמר מה תפקידה של ממשלה, לא רק במשבר, אלא גם באופן קבוע, תפקידה לייצר יותר כסף לשימושים האזרחיים והחברתיים. השימוש הזה,

אם אתם רוצים ויותר נוח לכם, יש עליה של 400% בתקיפות מיניות ואלימות במשפחה בתקופת הקורונה, בתקופת הסגרים- - - אני אשמח לקבל את הנתון הזה. נעביר לכם בשמחה רבה. זה אחד הצרכים הדחופים להתמודדות עם משבר, שנוסף on top על צורך קיים. כך שאנחנו לא בעולם, אין דבר כזה 'אין מקורות' הממשלה מוסיפה מקורות כל הזמן וטוב שהיא עושה את זה והיא צריכה עוד כי ישראל כרגע נמצאת בתחתית ה-OECD מבחינת מקורות שהיא הוסיפה ואף מדינה אחרת לא קוטפת כסף מהעצים - - - זה לא נכון. זה כן נכון.

נניח שהיא - - - אבל נדבר על העקרון, בסדר? הסיפור הזה של קופסאות קורונה ומענים לתקופת הקורונה, מדובר על תקציבים שבאופיים הם חד פעמיים ונועדו לתת מענה להתגברות גם של תופעות חברתיות במהלך הקורונה, אנחנו מודעים לזה היטב, משרד הרווחה קיבל בתוך תקופת הקורונה הזאת מאות מיליונים להתמודדות עם התופעות החברתיות שעולות ונעשות בעייתיות יותר בתוך הזמן הזה, חלק מהכסף הזה הוקצה גם לטובת מענים לאלימות במשפחה, נוספו 10 מיליון, נוספו מקלטים, נוספו עוד מענים, אני בטוח שבמידה והמשרד יידע להציף את הצרכים החד פעמיים בהתאם למה שעולה כרגע מהקורונה, אנחנו נשמח לדון בזה מתקציב הקופסאות שעומד לרשות המשרד. גם זה בעצם עבודה של תיעדוף אבל אני מאמין ששם נוכל להתקדם יפה. בכל מה שקשור לבסיס, לכסף שהוא קבוע, לתכנית שהיא רב שלבית ונשארת איתנו לאורך שנים, זה בתהליך תקציב וסדרי עדיפויות ממשלתיים כמו שהסברתי קודם, כרגיל לחלוטין. אז אני מתעכבת דקה בכל זאת על הקורונה, כי שאלה קודם ח"כ עאידה סלימאן, היא ציינה שהמענים כביכול לחירום בקורונה של הרחבת המקלטים כמענה לצורך שעלה בתקופה הזאת, נלקח מתוך אותם 50 מיליון של התקציב הקבוע. כלומר, מה שאתה אומר לנו בעצם זה שככל שמשרד הרווחה יציג - - - אני לא מכיר דבר כזה, אם איריס רוצה לספר לי כאן שזה מה שקרה אז זה יהיה דרך מוזרה לשמוע על זה, אבל מבחינתנו יש הפרדה הרמטית בין תקציבי קורונה לתקציבים לבסיס, לא קרב זה אל זה כל הלילה. זה לא אמור לקרות. אז תיכף נחזור לאיריס בנקודה הזו. אני מודה לך בשלב הזה, אבל שוב, אני כן אומרת, תצפו, ואתה יכול גם להעביר את המסר לעלי והלאה, אנחנו בהחלט נדחק גם במשרד וגם אנחנו כוועדה, לעמוד בתכנית המקורית של תוספת תקציב משנה לשנה. שוב,

יכול להיות שלא תתנו הכל, מבחינתנו בשנה הזאת כבר היינו אמורים להיות ב-200 מיליון, כן,

לא משנה, אבל בהחלט יהיה מצופה כאן שתהיה תוספת ייעודית לתכנית הזאת. זו תכנית ממשלתית שהוצגה עם המענים,

היא לא הוצגה עם התקציב, הכל טוב ויפה וידוע,

לדעתי כבר כ-70 נשים איבדו את חייהן מאז שהתכנית הזו אושרה ללא תקציב ועד היום. אז במקום שנמשיך לתקן אחד את השני, כן אושר עם תקציב או לא אושר עם תקציב,

התכנית הזאת באה עם תקציב. יש לה את הפעימה הבאה, יש את התכניות הבאות. צריך להרחיב אותה, ובמיוחד שהמענים הבאים שעומדים בתור, הם מענים לגברים המורחקים, שזה דבר מאוד חשוב, תכנית שלמה שמטפלת בגברים במקום להחביא את הנשים או לא במקום, בנוסף, ותכנית לנשים וילדים, שזה דבר מאוד מאוד קריטי שחסר במקלטים של היום. אז אנחנו לא בלשחק חתול ועכבר, אנחנו בלבצע את מה שצריך ואת מה שהוחלט עליו. אז אני אגיד - - - אני אגיד שוב, זה לא מהפה לחוץ. גם בכובעי כפקיד וגם בכובעי כאזרח אני יותר מאשמח שהמשרד יתעדף את הנושא הזה. לא, זה לא המשרד יתעדף. שוב, דרושה כאן תוספת תקציבית. זאת החלטת הממשלה. זה הסיכום שלנו כוועדה ואני גם אומרת שוב - - - זאת לא החלטת הממשלה. וגם התוספת התקציבית שהתקבלה בהחלטת ממשלה 4439 היה בגינה קיצוץ רוחבי בשאר משרדי הממשלה שעברה בהחלטת ממשלה 4438 ולכן כמו שאמרתי קודם, אין דבר כזה תוספת מהשמיים. יש רק סדרי עדיפויות משרדיים או ממשלתיים. אני אצטט רגע אותך. כשמאשרים תכנית ממשלתית זה לא מהשפה ולחוץ. כתוב בתכנית הממשלתית שצריך לעשות דברים. אם לא מאשרים לזה תקציב, זה לא בעיה שלך, אלא של שרי הממשלה, ואיך אמרת, כאזרח, ואנחנו כנבחרי ציבור כוועדה בכנסת יש לנו אחריות גם כוללת, כשמביאים תכנית כל כך גרנדיוזית ואומר ראש הממשלה שהוא בעצמו ינהל את ועדת השרים בנושא הזה מפאת חשיבות הנושא, וכל הדבר הזה קורה ב-2017 ושוב ב-2019, אז מצופה שמדינת ישראל גם תעשה את זה, זה בדיוק כמו שאמרת, זה לא מהשפה ולחוץ. לכן הכסף לא מהשמיים, אבל הוא יבוא ממקורות,

אפשר לנהל את הדיון הכלכלי, מתנהל היום דיון ער כלכלי בעולם על הגדלת גירעון ועל מקורות ממשלתיים שמניעים את המשק ובמקרה הזה זה מציל חיים. אז אני רק אומרת, אני שולחת אותך עם מסר זה לא רק אתה, אתה פה הנציג ואני לא רוצה שהכל ייפול עליך אבל אני שולחת אותך עם מסר לממונים עליך שפה נדרש, ואני גם כמובן אעביר את הדברים ליו"ר הקבוע שהוא גם חבר בוועדת הכספים של הכנסת, כאן נדרשת תוספת תקציבית לא מהשמיים ולא מהשפה ולחוץ, אמיתית. ותהיה כאן תוספת השנה. זה לא יעבור ככה, אנחנו לא ניתן שאותם 50 מיליון נישאר תקועים עם התכנית הזאת וזהו. אז אם עוד לא התחלתם לעבוד על התקציב זה לא טוב, אבל במובן הזה זה טוב, כי קחו בחשבון שפה תידרש תוספת. רק תעביר את המסר פשוט.

תודה. לא נשאר לנו המון זמן, אני אעבור למשרדי בטחון הפנים והבריאות לסקירה קצרה ואיריס, אם תוכלי להשאר איתנו ולהשיב בסוף על הסיפור הזה של הקורונה, של התקציב המיוחד. המשרד לבטחון פנים, השאלות שלנו הן לגבי הביצוע התקציבי של מה שנמצא במשרד שלכם. כנרת מגן אלמליח בבקשה. אנחנו בגדול קיבלנו ממשרד הרווחה תקציב חד פעמי בסך 2.2 מיליון ₪ בשנת 2018 שלא הספקנו להשתמש בו כי הוא הגיע בסוף השנה. למה הוא היה מיועד? הוא היה מיועד לחוקרים רגישי תרבות, התכנית כוללת המלצה לתקצוב 30 חוקרים רגישי תרבות שבעצם יתנו מענה לאוכלוסיות המשתייכות למגזר הערבי וליוצאי אתיופיה בעיקר. לא הספקנו להשתמש בתקציב - - - מ-2018, זה כסף שכמו שהבנתי מגורמי התקציבים אצלנו אמור לחזור אלינו בעודפים, על אף זה אנחנו - - - רק להבין, את אומרת 2.8, פה כתוב לנו כ-3 מיליון. 2.2 מיליון. אז זה כבר פער. זה כסף שהועבר אליכם ממשרד הרווחה או ישירות מהאוצר? זה כסף שהגיע אלינו, זה תקציב של משרד הרווחה שהועבר אלינו,

זה עבר אלינו בסוף 2018 ולא הספקנו להשתמש בו. זה כסף שכמו שהבנתי מגורמי התקציבים אצלנו במשרד והם אחר כך מוזמנים להשלים, זה כסף שאמור לחזור בעודפים, אבל מה שאני רוצה להגיד שעל אף שזה התקציב היחידי שקיבלנו, יש הרבה מאוד פעולות שתקצבנו באופן עצמאי שהבולטת שבהן זה הקמת מחלקי משפחה ב-16 תחנות משטרה. מדובר בעצם במהפכה שמרכזת את כלל הטיפול במשפחה שנפגעת מאלימות במשפחה תחת קורת גג אחת, בניגוד למה שהיה בעבר שהטיפול במשפחה היה מפוזר בין הרבה גורמים. הוקמו 16 מחלקי משפחה בתחנות פרטו בהיקף של 125 תקנים ובתקציב של 19 מיליון ₪.

אנחנו מקיימים את הנושא של צימוד אלקטרוני לאנשים מאוימות במעגל האלימות במשפחה, מדובר בתהליך שהוא די מאתגר, עד כה בוצעו שני פיילוטים והמשטרה כרגע נערכת לפרסום RFD לבחינת טכנולוגיה עדכנית ולאחר מכן אנחנו נראה איך אנחנו מתקדמים עם הפרויקט, מבחינת שירות בתי הסוהר אנחנו מפעילים מסגרות טיפול חינוך ושיקום, מפעילים מענים פרטניים וקבוצתיים בעלות של 1.2 מיליון ₪ שוטף ומחלקות טיפוליות בעלות של 4.18 מיליון. פרט לכך אנחנו מקדמים כל מיני פעולות שרובן ככולן דורשות תקציב, וזה יידון במסגרת תקציב 2021, שהבולטות בהן זה תגבור תחנות משטרה בחוקרי אלימות במשפחה דוברי שפות, שאנחנו מבקשים למשימה הזאת 30 תקנים בתקציב של 17 מיליון שקל, אנחנו מבקשים גם להקצות תקנים של קציני משטרה למרכזי הגנה וסיוע רב תחומיים לנפגעי אלימות במשפחה, שזה משהו שמשרד הרווחה מוביל, וגם שם אנחנו פועלים לתקצוב ב- - - כח אדם בעלות של 12 מיליון שקל, ואנחנו גם מבקשים לעבות את המערך המשטרתי בתחנות בכדי לטייב את ההתמקדות עם תופעת האלימות במשפחה בהיקף של 84 תקנים, 37 מיליון שקל שוטף ו-36 מיליון שקל חד פעמי. בהיבט השב"סי אנחנו מתכוונים לבקש תקצוב להקמת מחלקה טיפולית בשרון בהיקף של 3.5 - - - כח אדם, בהיקף של 8.5 מיליון שקלים. את רוצה בסך הכל דרישות כמה אנחנו מבקשים לדרוש? כן. אנחנו מבקשים לדרוש כ-142 תקנים, 113 מיליון שקל תקצוב בחלוקה של 52 מלין שקל חד פעמי ו-61 מיליון שקל שוטף. זה אתם דורשים כמשרד, ללא קשר לתכנית הממשלתית שמרכז משרד הרווחה? זה להבנתי אנחנו מתכוונים לדרוש כמשרד. כמובן שאנחנו מתואמים עם משרד הרווחה, וככל שיש פעולות שהם יהיו יכולים לסייע לנו בתקצוב אנחנו לא נבקש פעמיים ואנחנו מודעים לקושי הקיים בלבקש - - - של תקנים שזה עיקר הדרישות התקציביות שלנו ולכן אנחנו מתכוונים לדון בזה במסגרת דיוני התקציב עם האוצר.

אז קודם כל אני רוצה לבקש ממך שתעבירי לנו את הנתונים שמסרת עכשיו בכתב, גם המבוצע - - - תעבירו בקשה מסודרת בפרוטוקול ובשמחה.

גם מה שמבוצע, בסכומים ומה שמבוקש בסכומים, בדיוק מה שהזכרת עכשיו. שאלה נוספת, רק אם תוכלי לחדד לי את העניין של התקציב שמועבר או חדש או קיים אליכם ישירות, שמופנה לנושא של טיפול באלימות במשפחה, לעומת ההשתתפות שלכם בצוות הבין משרדי שמובילה איריס פלורנטין ממשרד הרווחה, במסגרת התכנית הממשלתית. יש פעולות שמקודמות במסגרת תכנית הפעולה הבין משרדית, שזה למשל נושא של הרפרנטים של שב"ס, המערך הבין משרדי, שזה הקצאת תקנים למרכזי הגנה וסיוע רב-תחומיים וזה תגבור לתחנות המשטרה וחוקרי אלימות במשפחה, והנושא של הצימוד. פרט לכך, יש פעולות שאנחנו מקדמים מתוך צרכים שזיהינו. למשל הקמת מחלקי המשפחה זה לא משהו שהיה בתכנית הפעולה המקורית, אבל בעקבות איזו שהיא עבודת מטה שעשינו במשרד הגענו למסקנה שקיים צורך. זאת פעולה שזיהינו את הצורך, תקצבנו, וקיבלנו מקור תקציבי. אני אומרת שוב פעם, אנחנו מתואמים לגמרי מול משרד העבודה והרווחה, ואנחנו גם יושבים ושותפים מאוד פעילים בוועדת יו"רים. אנחנו מקדמים לגבי הפעולות שנכללות בתוך תכנית הפעולה וגם לגבי פעולה שאנחנו מקדמים מעבר לתכנית הפעולה. בסדר גמור. תודה כנרת. נשארה לנו דקה לדיון אז את משרד הבריאות נשאיר לישיבה הבאה. איריס אם את עוד איתנו אני מבקשת תשובה לנושא של תקציב הקורונה, הקופסה לעומת התקציב השוטף, בהקשר של המקלטים, מה שדיווחת לפני שבוע לוועדה בראשות היו"ר, ובעצם האם זה מתוך ה-50 כן או לא - - - לא. התשובה היא לא. מה שדיווחתי בשבוע שעבר, אנחנו קיבלנו 10 מיליון, ה-300,000 שקל שכבר הקצינו למקלטים בשבוע שעבר הוקצה כבר, זה יצא מה-10 מיליון הנוספים, זה כסף לגמרי אחר ודיווחתי עליו בשבוע שעבר. אין ערבוב בין שני התחומים. את רוצה שאענה על עוד כמה דברים? מה יש לך עוד? ככה, קודם כל ה-50 מיליון אמור להיות בבסיס התקציב. לגבי חסרי מעמד אמרתי בתחילת הפגישה, נקצה תקציב לרשויות מקומיות, לאלימות. לגבי מרכזי סיוע, זה כבר בצנרת, 70% מה-8 מיליון שהוקצה, זה 5.6 מיליון כבר בתהליך, אנחנו השגנו עוד 1 מיליון שקל נוסף, ברגע שזה יאושר בתקציב ההמשכי, זה ייכנס.

זה דיווחת בשבוע שעבר. אני רוצה לסכם. קודם כל תודה לכל המשתתפים, תודה לצוות הוועדה ולדלית אזולאי מנהלת הוועדה על הסיוע ועל המסירות. הוועדה תמשיך לעקוב אחר הביצוע התקציבי של התכנית הממשלתית דרך משרד הרווחה. הוועדה עומדת על כך שהתכנית תבוצע כתכנון המקורי ותקציבה יתווסף משנה לשנה כמתוכנן, זאת לאור גם הכוונה המקורית של התכנית וגם הצורך הדחוף שעלה בתקופת הקורונה שאנחנו לא רואים שהוא עומד להיעלם אלא להיפך, הוא רק מודגש יותר ויותר. הוועדה תפנה על דעת יו"ר הוועדה הקבוע, ח"כ עודד פורר, לשר הרווחה ותדרוש ממנו לדרוש תוספת של 150 מיליון שקלים לשנה לתקציב 2021, כדי לעמוד ביעד התכנית המקורית ולהביא לידי ביטוי את הפעימה הבאה בתכניות שכבר נמצאות בעבודה המצוינת שעושה הצוות המקצועי במשרד בראשות איריס פלורנטין. הוועדה תבקש לשמוע מהשר שאכן הוא מתכוון לעשות כן, ואנחנו גם נלווה את העבודה כדי שכאן ונגיד במאמר מוסגר שגם אם לא כל הדרישה הזאת תתקבל, ברור לנו מבחינתנו כעובדה שרירה וקיימת שחייב להיות תקציב נוסף לתקציבו של משרד הרווחה לצורך התכנית הזאת בתקציב הקרוב. הוועדה תעקוב מול משרד הרווחה ומשרד האוצר שכך יהיה.

הישיבה ננעלה בשעה